אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת העלייה,

היום 16 בינואר 2023, כ"ג בטבת תשפ"ג. אנחנו נפתח את הדיון, שהוא דיון מעקב. אחר כך נמשיך את הדיון על סל הקליטה. אבל לפני שנפתח אותו אני חייב להגיד כמה מילים בהמשך לדברים שאמרתי עוד בשבוע שעבר כשדיברנו על הניסיון לשנות את המשטר במדינת ישראל ועל ההשפעה של זה מול יהדות התפוצות וההשפעה שיכולה להיות לזה על העלייה ועל השקעות. אז היום אנחנו מקבלים לזה אישוש בכותרת של כלכליסט של "לא נשקיע לפני שיתבהר כיוון הרפורמה המשפטית בישראל". ציטוט: '"אמרו לי: אל תביא חברות ישראליות עד שנראה איך מתפתחים השינויים"'. חצי מהשיחה הארוכה עם משקיע מוסדי אמריקאי הוקדשה למצב בישראל ולחדשות ממנה. איש השקעות אירופאי אומר ליזם ישראלי: "למרות אהבתי הרבה לישראל, לא נשקיע כרגע זו הנחיה מלמעלה מאותן סיבות שלא נשקיע בהונגריה". אז אם מישהו חושב שמה שקורה פה ביום-יום מנותק בסוף מהמצב הכלכלי ומנותק בסוף מהיכולת שלנו לסייע בקליטת העלייה, הוא טועה ומטעה. ולכן במובנים האלה המאבק שלנו, כדי להשאיר את מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ואת האפשרות שלנו להיות עם חופשי במדינת ישראל, נוגע בכל אחת ואחד מאיתנו ובעתיד של כולנו. ומכאן נעבור למעקב על הדיון הקודם.

אני יודע שיש אנשים שתקועים בכניסה פה עם העיכוב במחשבים בבדיקות בכניסה, אבל מי שצריך להיות פה ל פחות לדיון המעקב בשלב הראשון נמצא כאן. אז נתחיל עם דניאל ממשרד האוצר. בוקר טוב. שמי דניאל בלנגה מאגף התקציבים במשרד האוצר. בעצם הוועדה ביקשה מאיתנו שלוש תשובות שונות אחת על נתיב, השנייה על רשות האוכלוסין, והשלישית על מענקי ההסתגלות לעולים.

אז אני אתחיל עם נתיב. הצוות הרלוונטי אצלנו באגף היה בדיונים עם נתיב בשבועיים האחרונים ובעצם ניסו להבין מה המצב כרגע,

עד לדיוני התקציב. והעדכון שאני קיבלתי הוא שכרגע, לפחות לחודשיים הקרובים, אין בעיה של קונסולים.

אין בעיה של קונסולים? הנציג של נתיב פה בדיון אמר את הדברים הפוכים. זאת אומרת, מה שאמרו לנו פה בדיון שיקרו? לא, לא.

היו דיונים אחרי הדיון שהיה בוועדה בשבוע שעבר. הם הבינו שלפחות לחודשיים הקרובים אני מדגיש לחודשיים הקרובים המצב יישאר כפי שהוא. הקונסולים ימשיכו להיות ב-One stop shop. מה זה "לחודשיים הקרובים"? עד סוף פברואר? "לחודשיים הקרובים" זה עד סוף פברואר, אמצע מרץ. אתה יכול לתת תאריך?

"לחודשיים הקרובים" זה מושג אמורפי. זה כללי כזה. אני רוצה לדעת מתי אני בודק שוב מה המצב שלנו. אני אנסה לבוא עם תאריך מדויק. זה לא כזה מסובך. היום, אחרי שאנחנו מסיימים את החלק הזה שלך, נעבור לרשות האוכלוסין,

אתה תעשה שיחת טלפון ותחזור עם תאריך מדויק.

זה לא מורכב. זו לא איזו שאלה מורכבת. לא צריך את מחשב העל של מכון ויצמן בשביל למצוא את הפתרון,

אין שום בעיה.

ואני אגיד שבמהלך החודשיים האלה בעצם נתחיל את דיוני התקציב ואז נבין מה הלאה. מה המשמעות של התחלת דיוני התקציב לעניין "נבין מה הלאה"? להבין בעצם - - - הרי דיוני התקציב כבר מתקיימים. הרי כבר נקבעה לכם פגישה עם היועצת המשפטית לממשלה ומשרד המשפטים על חוק ההסדרים. הרי באוצר יודעים בדיוק מה תהיה הצעת התקציב לפחות מבחינת האוצר. לגבי התקציב של כל משרד ומשרד וכוח האדם, הדברים האלה נקבעים בליל ממשלה, שכרגע הוא צפוי להיות באמצע פברואר.

בפעם הבאה שתהיה לנו תשובה זה בליל ממשלה?

לגבי החודשיים הקרובים, אני אשתדל לתת תשובה עוד היום.

לגבי השאר - - - לא, אתה תיתן תשובה עוד היום. זה לא סביר. תראה, בוא, דניאל. יש דברים שאני מבין שאתה צריך ללכת ולבדוק וזה לגיטימי ומקובל. לא סביר שעל תאריך אתה בא לפה עם תשובה ואומר: בחודשיים הקרובים. אני שואל אותך: כמה זה החודשיים? אתה אומר לי בערך. אז התשובה של בדיוק לגבי החודשיים הקרובים היא לא תשובה שמצריכה איזו בדיקה. אתה תיתן אותה היום. בסדר גמור. הדבר השני לגבי תחילת דיוני התקציב. אני לא מצליח להבין מה הקשר של זה לעניין, מאחר שכבר דיוני התקציב הרי מתנהלים. הם מתנהלים אבל הם עדיין לא הסתיימו. הם יסתיימו כשיעבור תקציב בשאיפה, מבחינתכם,

זאת אומרת, מעוד חודשיים, נניח שהתשובה שתחזיר אליי היא ה-28 בפברואר,

אז מיום אחרי עד שיעבור תקציב אין פתרון.

כרגע אני יודע את התשובה עד לחודשיים הקרובים שאמרתי. אני אבוא עם תשובה לגבי התאריך המדויק.

אני עדיין לא יודע לגבי ההמשך. זה מאוד תלוי בסדרי העדיפויות של הממשלה וגם בהתחשב בזה שאנחנו בתקציב המשכי, שהוא תקציב מצמצם שבעצם הגמישות של הממשלה בעניין הזה היא הרבה יותר נמוכה.

מבחינת סדרי העדיפויות של הממשלה, גם אלה שנמצאים פה וצריכים לעבור בדיקות, מבחינתם מקובל שאלפי אנשים האלה יחיו בלי מעמד פה, בלי יכולת לקבל פתרונות, ואנחנו נפתור את זה בתקציב. אני רק רוצה לדעת אם אין דברים אחרים שהממשלה כן עושה עוד לפני התקציב. לדעתי, היא עושה.

החודשיים האלה זה מה שהיא עשתה לפני התקציב. בעצם עשינו איזשהו סדר גם טכני גם הייתה הגדלה של שעות נוספות לנתיב בשביל לא לפגוע במצב הקיים ובשביל לאשר את האנשים האלה, שיעלו כמה שיותר מהר. כרגע, בגלל המסגרות והמסגרת המצומצמת, מצאנו פתרון נקודתי לחודשיים הקרובים ואנחנו משתדלים לנסות למצוא פתרונות גם הלאה. מתי תהיה לכם תשובה על הפתרונות הלאה? את זה אני עדיין לא יודע. יש משהו שאתה יודע? מה לגבי מתן הסיוע ומענק ההסתגלות בשנת 2023? אריק, אתה רוצה להגיב? בוקר טוב. שמי אריק אוזן מאגף התכנון מדיניות ותקצוב, משרד העלייה והקליטה. כפי שידוע, בשנה שעברה אושר סיוע ל-12 חודשים לכל מי שעלה עד ה-31 ביולי. עבור העולים שהגיעו החל מה-1 באוגוסט ועד ל-31 בדצמבר, הסיוע אושר רק למהלך שנת 2022, וכרגע, כמו שדניאל אמר, מאחר שאנחנו נמצאים במסגרת של תקציב המשכי, אין לנו כרגע אפשרות להרחיב את הסיוע הזה. תסביר רק על מה מדובר בסיוע הזה כדי שאנשים יכירו. על איזה סיוע אנחנו מדברים בדיוק? אנחנו מדברים הסיוע שניתן לכל עולה, לכל מי שהגיע במסגרת עולים הביתה לעולים מאוקראינה רוסיה ובלארוס לתקופה של 12 חודשים,

לכל מי שהגיע עד 31 ביולי. זה סיוע נוסף, מעבר לסל הקליטה ומעבר הסיוע הרגיל של המשרד, שנועד לאפשר להם לשכור דירה או למצוא פתרונות דיור במהלך התקופה, במהלך ה-12 החודשים. הסיוע הזה ניתן מכיוון שמה? למה הוא ניתן להם ולא לאחרים? אנחנו מדברים על אנשים, מי שבאים מאוקראינה הם אנשים שברחו ממלחמה; מי שבאים מרוסיה הם גם אנשים שברחו מהמציאות. אבל כאמור החלטת הממשלה - - - שם לא נותנים להם למשוך את הכסף. הם לא יכולים למשוך כספים ולהביא כסף, כי הבנקים לא מאפשרים להם. נכון. זאת אומרת, הסיוע הזה הוא נדרש. זה סיוע שנדרש. זה סיוע שהממשלה הקודמת, במסגרת החלטת הממשלה, אישרה אותו. בהחלטת הממשלה הייתה כאמור רק למי שהגיע עד ה-31 ביולי. בהסכמה בין שרת העלייה והקליטה לבין שר האוצר אושר פתרון נוסף למי שהגיעו החל מה-1 באוגוסט, שהם לא היו בתכולה של החלטת הממשלה. והסיוע שניתן להם הוא, כמו שאמרנו, עד 31 בדצמבר. ומרגע זה נפתרו להם הבעיות, לעולים? זאת אומרת, מה-1 בינואר כל הבעיות נפתרו? לא. אז מה אתם עושים? נכון לעכשיו, אנחנו מיישמים את החלטות הממשלה. את זה שאין סיוע ידענו גם בדיון הקודם. המטרה של העדכון הייתה להבין מה עמדת שר האוצר לעניין המשך הסיוע מה-1 בינואר. בגלל זה לא הבנתי למה נתנו למשרד הקליטה לתת את עמדת שר האוצר. אני חשוב שזו תשובה של אגף התקציבים. שוב, אנחנו בקשר שוטף, האוצר והקליטה. אנחנו בוחנים את החלופות השונות לגבי מה שאפשר. מה החלופות השונות שאתם בוחנים? אנחנו עדיין בוחנים אותן. אני לא רוצה - - - מה הן? אנחנו עדיין בוחנים. יש הרבה חלופות לגבי גם הסכומים גם הזכאים גם לכמה זמן. אני אגיד שבגלל ההיקפים המאוד גדולים של המענק ההסתגלות, זה לא משהו שאנחנו יכולים לפתור אותו בתקציב המשכי מהיום למחר. על איזה סכום מדובר? זה תלוי בחלופה שתיבחר. בהנחה שהחלופה שתיבחר היא החלופה של מה שהיה. אני לא יודע בדיוק מה שהיה. אבל אני אגיד שהחלופות - - - מה? אתה לא יודע מה שהיה?

אבל - - - אתה לא יודע להגיד כמה עלה לכם על השנה באירוע הזה? זה מאוד תלוי במספר העולים.

כבר שילמת את זה. אנחנו נמצאים בשנת 2023. כמה בשנת 2022 עלתה לכם תוספת ההסתגלות הזאת? מעל ל-300 מיליון שקל.

ואנחנו צופים לעוד 100 מיליון שקל בערך בשנה הזאת. אז אתה כן יודע. כמה עלה אני יודע.

אתה גם אמרת מה אתם צופים.

אבל השאלה היא כמה יעלה להעריך לעולים החדשים. אז אמרת שאתם צופים עוד 100 מיליון שקל.

100 מיליון שקל זה לעולים שכבר עלו, שממשיכים לקבל בשנת 2023. אוקיי. זה יינתן. לזה כבר יש החלטת ממשלה ואין בעיה. זה כבר קיים בתקציב, לאלה שעלו עד 31 ביולי. כן. לגבי העולים החדשים, בגלל שמענקי ההסתגלות האלה שוב, ההיקף התקציבי שלנו מאוד גדול ושאנחנו נמצאים בתקציב המשכי, כרגע אנחנו בוחנים כל מיני חלופות. אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים - - - כמו למשל החלטת ממשלה וקופסה ולהביא את זה באופן סגור לוועדת הכספים. הרי יודעים לעשות דברים בלי תקציב,

התנהלנו, ידענו למצוא פתרון. תראה, זה מצב, אם אני מדבר על הקורונה, בקורונה ידעו למצוא פתרונות מיידיים גם כשלא היה תקציב מדינה. ידעו לבוא נכנס השר לשעבר אלקין; אז הוא היה השר להגנת הסביבה; אני הייתי יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית ידעו לבוא ולקחת כסף מקרן הניקיון, כדי למצוא את הפתרונות שייתנו מענה מיידי לעסקים ולאזרחים. השאלה, תראה, היא לא שאלה אם אפשר או אי-אפשר.

מה שאני שאלתי הוא האם יש רצון למצוא את הפתרון. האם אגף התקציבים קיבל הנחיה משר האוצר ומשר העלייה והקליטה: נא חיזרו לממשלה עם פתרון כדי שאנשים האלה יוכלו להמשיך לקבל את הסיוע, כי הסיוע הוא סיוע נדרש. אנחנו קיבלנו הנחיה לעבוד עם משרד הקליטה ולחשוב מה הדרך הכי נכונה והכי טובה לתת את הסיוע הזה ולמי לתת אותו. כרגע אנחנו עוד בדיונים על זה.

בגלל ההיקפים הגדולים, זה משהו שמאוד קשה לעשות אותו מהיום למחר. זה תלוי בסדרי העדיפויות של הממשלה. עוד לא קיבלתם הנחיה כזאת? קיבלנו הנחיה לעבוד מול משרד הקליטה. לפני כן לא עבדתם, לפני הנחיה לא עבדתם מול משרד הקליטה? בוודאי שעבדנו.

אנחנו - - - תראה, דניאל, אפשר לבוא לוועדה. אני לא צריך אותך כמבקר. עודד, ברור מה המשמעות. שכשתשאל מה קורה, יגידו לך: הנושא בעבודה.

אז אני אומר, אני לא צריך אותך כמבקר פה. חבל לי על זמנך. זמנך יקר. המטרה כשאני עושה דיון מעקב זה לקבל תשובות. תשובות בסגנון של: אנחנו דנים, אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו עובדים ביחד אין, אין טעם להביא. תראה, יש פה צוות שלם. יש מנהלת ועדה, יועצת משפטית, עובדים, מערכת חשמל, חבל. אתה מאגף התקציבים, חבל על התקציב הזה. זה מיותר. אני לא מכנס את כולם בשביל שיספרו לי שעובדים ביחד, כתף אל כתף, במאמץ משותף, כדי למצוא פתרונות לבעיות.

זאת תשובה נהדרת. לא פה. כשאני שואל שאלה, אני מצפה לקבל תשובה. אני מצפה לקבל תשובה.

גם תשובה שלילית היא תשובה. אני אכבד אותה. אני אתקוף אותך אולי, את ההחלטה, אני אתנגד לה,

אם מישהו קיבל החלטה לא להאריך את הסיוע הזה, יתכבד ויעמוד מול הציבור ויגיד: זאת החלטה שהתקבלה. יכול להיות שהוא ינמק אותה, יכול להיות שיסכימו איתו, יכול להיות שלא. אבל להתחבא מאחורי: אנחנו עובדים יחד עם משרד הקליטה, ולתת למשרד הקליטה לענות על שאלות שקשורות לאגף התקציבים,

באמת אני אומר. זה לא מקובל.

אז אתה עדיין חייב תשובה לגבי העניין הזה. אגב, היא תשובה גם של כן או לא. יש כוונה להמשיך את הסיוע הזה או אין כוונה להמשיך את הסיוע הזה. מה לגבי התקנים ברשות האוכלוסין? אז העדכון האחרון שאני קיבלתי מהצוות הרלוונטי הוא שהגיעו לסיכום מול רשות האוכלוסין ויגיעו התקנים לנתב"ג, כפי שברשות האוכלוסין ביקשו בדיון הקודם. רשות האוכלוסין, יש לי עוד שאלה אליכם בהקשר הזה. כמה תקנים פנויים יש לכם, שלא מאוישים? בוקר טוב. התקנים אצלנו הם במכרזים כרגע. כמה? בינתיים יש לנו 30. 30 במכרזים?

והבוקר הודיעו לנו שקיבלנו עוד 20. תראה, אי-אפשר לשים בינתיים ממלאי מקום. אני מכיר את הליך המכרזים בשירות המדינה. סדר גודל של בין שנה לשנה וחצי לסיים הליך מכרזי. אז את התקלה הזאת בוועדה אחרת, כי אני מצפה שאולי מישהו יעשה על זה מעקב. אבל בשנה-שנה וחצי האלה, האם אתם לא יכולים לשים ממלאי מקום? אין לנו ממלאי מקום. אלה אותם אנשים שעוברים את הבחינות, ואנחנו היינו רוצים לקלוט מהיום למחר.

אפשר לשים ממלא מקום מבחוץ בינתיים. אני לא יכול להביא בן אדם מבחוץ. אפשר להביא ממלא מקום מבחוץ באישור הנציבות. צריך לפנות לנציבות. האם פניתם לנציבות לבקש את הבקשה הזאת, לבקש אישור לממלא מקום מבחוץ? פנינו לנציבות, והתשובה הייתה שצריכים להיות מכרזים. אפשר לקבל את הפנייה שלכם, העתק מהפנייה, כדי שאני אוכל לפנות לנציב בעניין הזה? כן, בוודאי.

אז נא לרשום שיעבירו לי רשות האוכלוסין את העתק הפנייה לנציב שירות המדינה לאייש את התקנים בממלאי מקום מבחוץ, מאחר שאי-אפשר בתוך שירות המדינה. וככל שצריך, אני אפנה ואני אבקש מהנציבות לתת תשובות בעניין הזה.

האירוע הזה הוא אירוע שכל עיכוב בו, בסופו של יום, נוגע אפילו בחיי אדם, שמגיעים פה אנשים שאין להם את היכולת הבסיסית להתקיים. כשיש להם את הפתרון, אגב. אם הרי יעשו את העבודה מהר, יקבלו את תעודת העולה, יהיו עולים, יקבלו תעודת זהות, משרד העלייה והקליטה כבר יודע להתכתב איתם. אין בעיות של תקציב המשכי, כי מקבלים סל קליטה וזה בחוק. אז זה רץ. רק על איוש התקנים אנחנו מייצרים פה פתרון. ואני כן רוצה לברך על העובדה שנפתר העניין בסוגיה מול משרד העלייה והקליטה כדי שיהיו תקנים בנתב"ג. חשוב לי להגיד שאנחנו הוצאנו כבר כמה פעמים תקנים במכרזים, מה שנקרא, והגיעו עשרה. בסוף נבחרו איזה שניים או שלושה.

מכיר את הסיפור של גיוס עובדים בשירות המדינה. מכיר לא רק אצלכם.

אגב, מישהו מחברי הכנסת, אם הוא רוצה לשאול, מוזמן. נציגת משרד הרווחה, כן, קיבלנו את הנתונים שלך. מעולה. חברי הוועדה קיבלו את הנתונים? העברתי הכול. כן, אבל עדיין יש הרבה אנשים - - - יש הרבה מאוד אנשים ששוהים כאן ברציפות, אבל בעצם המספר 13,000 - - - 13,445. המספר 13,445 מראה שהייתה תקופה שהייתה ירידה קצת במספר הנכנסים בכל חודש, אבל העיקר הם ממרץ.

אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו סדר גודל של 40% מהנכנסים נשארים כאן לתקופה יותר ארוכה.

בעצם לא 40% מהנכנסים, סליחה. 30%. פחות,

אני יודע שבסוף זה 33%, הממוצע. אבל אם אני מסתכל על החודשים אוגוסט, ספטמבר,

אנו נמצאים סביב ה-20%. זה שבדצמבר אנחנו עדיין ב-40%, נצטרך לבדוק את זה בפברואר האם על דצמבר עדיין נשארנו ב-40% ככל שעובר הזמן.

ואפשר לראות שאלה שהגיעו בהתחלה-בהתחלה ממש, אז רבים נשארו כאן.

זאת אומרת, אלה היו פליטים ממש.

אני רק אדגיש שמדובר בנתונים של מי ששהו ברציפות. אלינו מגיעים גם הרבה סיפורים של אנשים שהולכים להביא מסמכים וחוזרים,

אבל אלה נתונים שלי כבר אין, והם אצל רשות האוכלוסין. מה מקבל מי שנכנס לכאן בפורמט הזה? איזה סיוע? אני מנהלת את מינהל צו השעה של משרד הרווחה. אנחנו מטפלים אך ורק באזרחים אוקראינים שנכנסו כחוק, לא זכאים לעלייה או למעמד אחר. הם בעצם באשרת תייר. ואנחנו נותנים איזשהו סל מענים די בסיסי של סיוע בתווי מזון, סיוע רפואי וסיוע נפשי בעיקר, ומתכללים את הקשר עם ארגוני החברה האזרחית שמעבירים תרומות, שוברים של ציוד, דברים כאלה. כן, סליחה. שאלות, מישהו? מה

אה, הילדים. מה באמת מקבלים הילדים? באיזו מסגרת חינוכית הילדים? מי ששוהה בארץ שלושה חודשים באשרת תייר יכול להירשם למערכת החינוך רגילה.

לדעתי, לא. אבל זה דרך משרד החינוך. לדעתי, הם לא יכולים לקחת כסף. לא. הם לא משלמים, אבל גם הם לא זכאים לשעות עברית. הם מצטרפים לכיתות שכבר פועלות, אבל בעצם זה עומס על המורים וזה על חשבון הילדים שהם כן בסטטוס עולים, והכיתות מלאות. ואני מכירה כיתות כאלה. זה עומס ענק על מורה באולפן ובבתי הספר. בגנים אפשר להסתדר. בבתי ספר עומס ענק.

דניאל, הצלחתך בווטסאפ לקבל תשובה על החודשיים?

אז בעצם עד ה-1 במרץ בוודאות לא תהיה בעיה. אנחנו עכשיו בודקים אם יהיה אפשר גם במהלך מרץ. אוקיי. אז עם זה אתה צריך לחזור אליי, ואתה גם צריך לחזור אליי עם עמדת השר לעניין מענק ההסתגלות. אגב, היא צריכה להיות מחולקת לשני חלקים. הרי הפתרון שניתן מה-31 ביולי עד 1 בינואר, ניתן בגלל הבחירות. הייתה מגבלה על הממשלה הקודמת. היא לא הייתה יכול לקבל החלטה שמחייבת את הממשלה שהייתה אמורה לקום. קמה ממשלה חדשה. היא צריכה להחליט בעניין הזה. היא צריכה לקבל החלטה מה-1 בינואר.

צריכה לחול גם על מי שהגיע ב-31 ביולי, כי זה שבן אדם מגיע ב-31 ביולי או ב-1 באוגוסט ולא ב-29 ביולי הפער פה הוא לא סביר מבחינת המשך הטיפול בו. אז אנחנו נמצאים בינואר. בשבועות הקרובים אתם תידרשו למענה הזה. מי שהגיע ב-29 ביולי, בפברואר יקבל. מי שהגיע שלושה ימים אחר כך בלי כלום. אני אחדד רק. מי שהגיע באוגוסט קיבל.

עד דצמבר.

אתה בחודש הקרוב - - - יש לך שלוש דרגות.

מי שהגיע מ-1 באוגוסט, שהוא מקבל פחות זמן ממי שהגיע עד ל-1 באוגוסט; ויש לך אנשים שמגיעים עכשיו שלא מקבלים כלום.

מה זה? זה כרגע המצב. או אגב, מי שהגיע בנובמבר קיבל בסך הכול חודש.

אז צריך להתייחס גם לדרגות האלה. זה לא שאנחנו מתייחסים רק למי שמגיע מעתה ואילך, אלא גם לדרגה הזאת שהגיעה מה-1 באוגוסט. מתי אנחנו נדע לקבל תשובה משר האוצר על הדבר הזה? אגב, זאת שאלה של מדיניות. באמת אני אומר, זאת שאלה של מדיניות. בסוף, הרי אתה יודע טוב כמוני שאם אגף התקציבים יקבל הנחיה מהממשלה להמשיך את זה, את הפתרונות התקציביים, החוקיים, האדמיניסטרטיביים, יש. השאלה אם רוצים לנקוט בהם או לא. זאת השאלה. בסדר גמור. אגב, אותה שאלה נשאלה לפני שבוע. שי פלבר, הסוכנות היהודית, רוצה לומר משהו? את יכולה לפתוח, בבקשה, את הזום? שלום וברכה. העברנו לכם את הנתונים של אחוז הסירובים של ה-Go / No Go. כמו שאתם יכולים לראות לפחות בטבלה שעשינו בעבודה מתואמת עם נתיב ועם משרד העלייה והקליטה, מתוך כל מי שהונפק לו Go / No Go, 41,777 אישורים; ונכנסו לארץ, כי חלק מהאנשים לא עלו לארץ עדיין, 31,794. אחוז הסירובים עומד על3.15%, קרי 1,004 איש, לאחר בדיקה קונסולרית מלאה, לא אושרה עלייתם. אלה מספרים מאוד נמוכים ומבטאים את החשיבות של ה-Go / No Go למעשה. אנשים שרוצים להגיע בצורה מהירה לא רוצים להמתין לבדיקה קונסולרית מלאה. זה נראה לי טווח סטייה מאוד נמוך. מאוד נמוך. מאוד מאוד נמוך אפילו מעבר למה שעכשיו. ולכן מטרתנו

הנתונים, לפחות הנתונים על הנייר, הם מצוינים. השאלה אם הנושא הזה של Go / No Go נמשך באותה צורה.

הוא ממשיך היום בשני אופנים, עודד. הוא ממשיך ברוסיה בבדיקות הדיגיטליות. וכל מי שנבדק אנחנו מקבלים אוטומטית מנתיב את הפרטים של אותם מועמדים שקיבלו אישור Go ברוסיה עצמה, ממשיכים טיפול בהם. ובנתב"ג אתה רואה שהכניסה היא מאוד משמעותית. לסבר את האוזן, בחודש דצמבר בלבד נכנסו לפה 2,516 מועמדים כטועני זכאות, לעומת 1,841 שהגיעו עם אשרות עלייה. אז בוודאי זה מראה את הצורך ואת ההצדקה בהמשך התהליך של Go / No Go מרוסיה. והתהליך נמשך אתה אומר? כן, כ, כן.

הוא נמשך גם מרוסיה וגם מאוקראינה. מאוקראינה הוא לא נמשך. מאוקראינה עשינו את זה בעיקר בתקופת המלחמה, שקיבלנו במלונות אלפי אנשים. היו צריכים להביא אותם לארץ בתקופה המהירה. כיום אין צורך, מכיוון שהכמות של העולים מאוקראינה היא בסביבות 400-350. מגיעים למלון, יש מספיק קונסולים של נתיב. עדיף לאותם מועמדים להגיע עם אשרה מלאה בגלל כל התנאים והזכאויות. ולכן אוקראינה לא רלוונטית. התהליך לא לוקח להם זמן שם? הרי התהליך לוקח זמן. העניין הוא שאנשים רוצים לברוח משם. וכשמגיעים למלונות היום בהונגריה, במולדובה ובוורשה, הם מחכים סדר גודל של שבוע-עשרה ימים לבדיקה קונסולרית עם כל האישורים. זה לא לוקח הרבה מאוד זמן, כי יש פה קונסולים של נתיב שמגיעים ונמצאים קבוע בשטח. יש מישהו במולדובה ומגיע לוורשה, ומגיע לפי צורך שאנחנו מציעים לו כרגע. אני חושב שאלה מספרים כרגע לא כל כך דחופים. יותר חשוב להשקיע ברוסיה

מה לגבי בלארוס? בבלארוס אין Go / No Go. מאוד מעט נכנסים לארץ. המספרים מבחינת העולים מכל בלארוס היו כ-1,500 עולים השנה. מספרים זניחים. ויש שם שני קונסולים של נתיב. זה בהחלט מספק.

יש שאלות למישהו? יש לי שאלה, בעקבות הפניות שאני מקבלת. יש מישהו, יהודי משני הצדדים, אימא ואבא; ההורים שלו ואח שלו שוהים בארץ, אזרחים וכבר לא שנה ראשונה בארץ. הוא קיבל אשרת עולה על תנאי ברוסיה, והם מבקשים ממנו להביא תעודה מזהה צבאית. עכשיו תקופה מאוד רגישה ברוסיה. מה זאת אומרת תעודה מזהה צבאית? זה כאילו תעודה מזהה צבאית. יש תעודה כזאת לאזרחי רוסיה. כשמבקשים פנקס עבודה, כאילו זה מקובל להביא. אבל אמרו: נותנים לך אשרה על תנאי עד שתשלח בדואר אלקטרוני. לשלוח עכשיו בדואר אלקטרוני תעודה מזהה צבאית ברוסיה זה מצב רגיש.

של אחד הקונסולים במוסקבה, בנתיב. אישור שירות צבאי. אבל יש תעודה. זה לא רק אישור, זו תעודה. אז אני רוצה לדעת, למה זה משפיע על תוקף אשרת העולה? ברשות האוכלוסין יודעים להשיב על זה? מאחר שהבדיקה נעשתה על ידי נתיב והם התנו את זה, אז זו פנייה לנתיב. זו שאלה לנתיב. זו לא דרישה שלכם? לי לא ידוע על דבר כזה, ולכן אני חושבת שנתיב יבדקו,

תכיני לי פנייה כזו לנתיב. זה כבר צריך להיות לפני. נתיב צריכים להיות מזומנים לדיון. האם זה תנאי? רציתי לדעת איך זה משפיע בכלל.

הם קיבלו זימון. שלחנו לכולם. תגידי לנטע שאני מבקש לדעת למה לא שלחו נציג. אני ארשום לה.

תודה רבה. אנחנו יכולים להתחיל את הדיון הבא כבר, חמש דקות קודם,

דקה אחת.

צריך לכוון פה את השעון. תודה רבה.